בקשת חברי הכנסת נפתלי בנט, איילת שקד ושולי מועלם-רפאלי, להתפלג מסיעת הבית היהודי, לפי סעיף 10 לתקנון הכנסת. ברשותכם אבקש מחברת הכנסת שולי מועלם, לנמק את הבקשה. תודה רבה אדוני. מתוך תפילה ומחשבה על עתיד המחנה הלאומי, עתידה של מדינת ישראל, מה שמשותף לכולנו, רצון להגדיל את הבית, להגדיל את הזהות היהודית, להגדיל את המחויבות לארץ ישראל, להגדיל את המחויבות לעם ישראל, להגדיל את הכוח שבשילוב שבין דתיים לחילונים, אני מבקשת בשם נפתלי,

שתאשרו את ההתפלגות. אני מבקשת שתאשרו גם את הסיעה החדשה בכנסת, הימין החדש. ומתוך שכך אני גם מבקשת,

שסיעת הימין החדש מייצגת בכנסת את מפלגת צל"ש.

אדוני היועץ המשפטי, אנא הסבר קצר, נימוקים. כבוד יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה הנכבדים, מונחת בפני ועדת הכנסת בקשה של שלושה חברים מסיעת הבית היהודי: חבר הכנסת נפתלי בנט, חברת הכנסת איילת שקד וחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, המבקשים להתפלג מהסיעה. עוד מבקשים שלושת חברי הכנסת כי ועדת הכנסת תכיר בסיעתם החדשה, סיעת הימין החדש, כמייצגת את מפלגת צל"ש: ציונות, ליברליות ושוויון. כאשר לבקשת ההתפלגות צורף מכתב מאת בא כוח המפלגה התומך בבקשה. הבקשה מוגשת בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק הכנסת. מי זה בא כוח המפלגה? בא כוח המפלגה הוא נפתלי בנט. הבקשה מוגשת בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק הכנסת. סעיף זה קובע כי שליש מחברי סיעה, ובלבד שהם שניים לפחות, רשאים להתפלג מסיעה. כידוע, סיעת הבית היהודי מונה שמונה חברים ולכן לצורך התפלגות מספיקה פנייה של שלושה. הדיון המתקיים כעת בפני הוועדה נעשה מכוח סעיף 60 לחוק הכנסת הקובע כי ואני מצטט - נמסרה לוועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף 59, תאשר ועדת הכנסת את השינוי. לאור שאלות שנשאלנו נבקש להבהיר את גדרי סמכותה של ועדת הכנסת בבואה לאשר בקשת התפלגות. השאלה המרכזית שעולה בהקשר זה היא מה גדר שיקול הדעת של ועדת הכנסת בבואה לבחון בקשות מסוג זה? האם מדובר בשיקול הדעת הרגיל שאותו מפעילה הוועדה בבואה לדון בנושאים שעל סדר יומה,

שיקול דעת המתאפיין בתמהיל של שיקולים שונים ובכלל זה שיקולים אידיאולוגיים ופוליטיים, או שמא מדובר בשיקול דעת מצומצם ביותר ותחום לבחינת התקיימות התנאים המפורטים בחוק בלבד? עמדתנו בעניין זה, שהיא העמדה המסורתית שהביעו היועצים המשפטיים לכנסת לאורך השנים ושגם התקבלה על ידי ועדות הכנסת לדורותיהן והפכה לנוהג חוקתי היא כי מדובר בשיקול דעת שאינו שיקול הדעת הרחב והרגיל אלא שיקול דעת מצומצם ביותר בהיקפו המוגבל לבחינת התקיימותם של התנאים שנקבעו בחוק,

האם יש בקשה מסודרת בכתב של שליש מהסיעה המעוניינים להתפלג. הוועדה נדרשת איפה היום לאשר את שלושת אלה: 1. את התפלגות סיעת הבית היהודי לפי סעיף 59(1) לחוק הכנסת, 2. את שם הסיעה החדשה לפני סעיף 10 לתקנון הכנסת, הוא הימין החדש, 3. הסיעה מייצגת מפלגה, את מפלגת צל"ש - כפי שאמרתי, צל"ש זה ציונות, ליברליות ושוויון - לפי ההגדרה של סיעה בסעיף 1 לחוק מימון מפלגות. עד כאן.

בשפת העם מה שאומר היועץ המשפטי - - - אני מציע, לפני שהחברים מדברים, שהחשב ידבר על ההשלכות לעניין המימון.

בשפת העם מה שאומר היועץ המשפטי, שלנו, חברי ועדת הכנסת אין סמכות שלא לאשר את הבקשה, במידה והבקשה אושרה כראוי בהתאם לדרישות. אם וכאשר היא הוגשה כראוי נצטרך לאשר את הבקשה. ועכשיו נשמע ברשותכם את חשב הכנסת.

שבדקנו כמובן את כל המסמכים, וידאנו עם החברים שאכן הבקשה הוגשה על דעתם, בדקתי ברשם המפלגות את הנושא של המפלגה כי היא מפלגה שלא הייתה מוכרת לנו. מבחינתנו כייעוץ משפטי לכנסת אנחנו קובעים, שהבקשה הוגשה כדין והמסמכים שמעידים עליה הם מסמכים נכונים. זה לא אומר שרשם המפלגות כבר אישר את המפלגה. מדובר במפלגה שרשומה וקיימת כבר הרבה מאוד שנים. באוגוסט 2018 היא עברה מחבר הכנסת לשעבר יוסף פריצקי, שהמפלגה הייתה שלו, לעורך דין בשם עמיחי ויינברגר, שהוא היום יושב ראש המפלגה.

באוגוסט 2018. מעניין. הוא היום יושב ראש המפלגה. עורך דין עמיחי ויינברגר הוא יושב ראש המפלגה והוא זה שרשאי למנות את בא כוחה והוא מינה אתמול את נפתלי בנט להיות בא כוחה של המפלגה. באוגוסט 2018? כן, באוגוסט. מה את אומרת על זה חברת הכנסת מועלם, כבר באוגוסט זה היה מתוכנן? אדוני היושב ראש, מה העקרונות של המפלגה? מעניין. קודם אני מציע שהחשב יפרט את העניין של המימון. מיקי, שאלתי שאלה: מה העקרונות של המפלגה? לא. שלום ישראלי פלסטיני.

כתוב?

כמו שאתה מכיר אותו. אז תקנו מפלגה אחרת. כמו שאתה מכיר, בעזרת השם עוד יהיה כתוב ועוד יתבצע. ידידי, החשב, חיים, בבקשה. למפלגת הבית היהודי יש חובות למדינה,

מסתכמים ב-1 מיליון ו-700,548 שקלים הלוואה שהם לקחו בחודש דצמבר. לאחר שפרעו את ההלוואה במשך 36 חודשים קודם לכן, הם היו זכאים לקחת בשנה האחרונה עוד הלוואה והם ניצלו את

בנוסף לכך, למפלגת הבית היהודי ישנה יתרת חוב בגין קנס שהטיל מבקר המדינה על ניהול שוטף ועל בחירות לכנסת העשרים. יתרת החוב בגין הקנס היא 272,920. זה חובות. סיעת הימין החדשה שמתפלגת מהבית היהודי, חבריה שמתפלגים מהבית היהודי לא זכאים לקחת אתם את המימון השוטף והמימון השוטף נשאר במפלגת הבית היהודי. אי לכך, כל החובות האלה, כפי שכתוב בחוק, אמורים להתקזז מהמימון השוטף, כך שהחובות האלה יתקזזו מהמימון השוטף של הבית היהודי, כאשר הבית היהודי יקבל את מלוא המימון השוטף שהיה ערב ההתפלגות. קרי, עבור שישה ח"כים פלוס ח"כ אחד. כתוצאה מהקיזוז הזה, תישאר בידי הבית היהודי יתרה של כ-88,000 שקלים לחודש. עד מתי?

חודש אפריל, עד סיום כהונת הכנסת.

שבשלושת החודשים הקרובים - - - בארבעת החודשים. בארבעת החודשים יקבלו 88,000 שקלים לחודש. איך זה יתחלק? זה נשאר רק בבית היהודי. מה קורה לגבי הסיעה החדשה? הסיעה החדשה לא מקבלת כלום וגם לא משלמת כלום. אבל היא כן תקבל מימון לבחירות. כדי להבהיר את הדברים, את מה שהחשב אומר, אני אומר את הרציונל שאתם קבעתם בחקיקה. הרציונל אומר, בנקודת זמן מסוימת שאנחנו נמצאים בה כרגע, מפלגה שמוקמת ערב הבחירות או סיעה חדשה שמוקמת, לא זכאית למימון שוטף, אבל מצד שני, חבריה המתפלגים גם לא יישאו בחובות שצברה הסיעה או המפלגה שממנה הם מתפלגים. אם נקודת הזמן של ההתפלגות הייתה קוראת לפני זה, אז הם כן היו זכאים למימון שוטף אבל כן היו מתחלקים בחובות. ולכן יש פה דבש ועוקץ, כאשר אם אתה מקבל את הדבש אתה מקבל את העוקץ, אם אתה לא מקבל את הדבש, אתה לא מקבל את העוקץ. בנקודת הזמן הזאת היא לא זכאית למימון שוטף אלא כן כל החובות, כפי שהחשב ציין, ינוכו ממפלגת הבית היהודי, מהמימון השוטף של סיעת הבית היהודי ומה שיוותר לשוטף זה מה שהחשב אמר היא כן תקבל את מקדמת מימון הבחירות, שזה למפלגות שמתמודדות לכנסת הבאה. אני רוצה להוסיף משהו.

מצבה הפיננסי של מפלגת הבית היהודי לא משתנה,

שקרה קודם קורה גם עכשיו.

לצורך העניין הזה היא נשארה שמונה חברי כנסת.

שישה פלוס אחד. לא, החישוב נעשה כאילו הם שמונה, לשוטף. לשוטף זה כל מפלגה בנפרד.

כי הם מחולקים לאיחוד הלאומי ולבית היהודי,

רק חידוד, שאם לא ניתן יהיה לפרוע את מלוא החובות האלה מהמימון השוטף, מהמקדמה הם כן היו אמורים לשאת בחלק היחסי שלהם. אבל פה אני מבין שהמימון השוטף מכסה את כל הפירעון ולכן לא צריך לנגוס במקדמה. בקיצור, לא נשארו חובות. ככל ולא ייקרה משהו לאחד מחברי הכנסת והוא ייגרע משום מה - - - אז למה שישה פלוס אחד?

שמונה זה הסיעה המשותפת, אבל המימון השוטף הולך לכל מפלגה בנפרד. יש עוד דבר אחד שאני רוצה להוסיף. למעשה הצוות הפרלמנטרי נכון להיום הוא צוות פרלמנטרי של שמונה חברי כנסת וזה יורד עכשיו לצוות של שניים עד חמישה.

הם יורדים ממימון של 504,000 שקלים ל-332,000 שקל כל סיעה. זה אומר שינוי היערכות מחדש של כל הצוות הפרלמנטרי כי נכון להיום המצב גורם לכך שיש להם חריגה של כ-15,000 לכל סיעה מהמימון השוטף. זה צריך לארגן את הצוות הפרלמנטרי בצורה כזאת, או לפטר אנשים או להעביר מאחד לשני. צריך לראות איך לעשות את הדבר הזה. קחו בחשבון שיש גם חודש הודעה מוקדמת. השלכה נוספת שעוד תהיה להתפלגות הזאת - שאנחנו לא דנים בה כרגע אבל נבקש מיו"ר ועדת הכנסת,

לקבוע את זה להמשך השבוע - זה לעניין סגני יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית. הסגנים נקבעים לפי גודל הסיעות.

לבית היהודי, בשל גודלה, יש סגן יושב ראש לוועדת הבחירות. הפילוג הזה יגרום לכך, שבשלב זה לא יהיה לבית היהודי סגן יו"ר ועדת הבחירות ואנחנו נצטרך לראות מה אנחנו עושים עם זה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה לא להיום. טוב חברים, מאחר והיועץ המשפטי הבהיר בפנינו שכל הדרישות קוימו, על כן אנחנו צריכים לאשר את הבקשה.

התפלגות סיעת הבית היהודי לפי סעיף 59(1) לחוק הכנסת.

נגד.

אין נמנעים, אין הבקשה,

נתקבלה ההחלטה התקבלה. סעיף 2, שם הסיעה החדשה לפי סעיף 10 לתקנון הכנסת, הימין החדש,

הצבעה בעד, 5 נגד,אין נמנעים,

לפי סעיף 10 לתקנון הכנסת, שם הסיעה החדשה הימין החדש,

לפי ההגדרה של סיעה בסעיף 1 לחוק מימון מפלגות.

הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, 1

הישיבה ננעלה